שלום לכולם. נמצאים חברי הכנסת יחד עם השר ומנכ"ל משרד התפוצות.

נמצאים חבריי חברי הכנסת יואל רזבוזוב,

ארגונים שפועלים בתחום התפוצות וגם משרדי הממשלה נמצאים כאן. תודה שהגעת אלינו אדוני השר, כדי לשתף אותנו בפעילות המשרד. ועדת העלייה הקליטה והתפוצות בראשותי מקיימת ישיבה בהשתתפות שר התפוצות נפתלי בנט שידווח על פעילות